בוקר טוב לכולם, היום יום שני, ד' באדר ב' התשפ"ב, ה-07 במרץ 2022. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף הראשון שעל סדר היום: "פעילות ועדות הכנסת בפגרת הפסח, התשפ"ב 2022". בבקשה,

אולי אתה תציג את זה? אני אציג את זה, אין בעיה. בוקר טוב לחבר הכנסת פינדרוס. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. נקריא את ההחלטות ואחר כך נשמע הערות, אם תהיינה. נציין לפרוטוקול שהייתה פנייה לכל ראשי הוועדות בנושא. כן, זה נייר מסכם לאחר שפנינו לראשי הוועדות לגבי הנושא של דיונים במהלך הפגרה. "בהתאם לסעיף 112(א) לתקנון הכנסת, קיבלה ועדת הכנסת את ההחלטה הבאה לעניין פעילות ועדות הכנסת בתקופת פגרת הפסח התשפ"ב-2022 (י"א באדר ב' התשפ"ב 14.3.2022 עד ו' באייר התשפ"ב 7.5.2022): 1. ועדות הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות, ועדות משותפות וועדות חקירה, רשאיות להמשיך בעבודתן בימי פגרת הפסח, אולם מספר הישיבות שתקיים כל ועדה לא יעלה על 4. ועדות משנה רשאיות להמשיך בעבודתן בימי פגרת הפסח, אולם מספר הישיבות שתקיים כל ועדת משנה לא יעלה על ישיבה אחת.

יושב-ראש ועדה קבועה או מיוחדת רשאי להתיר לוועדת משנה לקיים ישיבות נוספות מתוך מכסת 4 הישיבות האמורות של הוועדה. לעניין סעיף זה סיורים של ועדה כמוהם כישיבות הוועדה. יוזכר כי יושב-ראש הכנסת רשאי להתיר במקרים מיוחדים קיום ישיבות נוספות בהתאם לסמכותו לפי סעיף 112(ב)

2. הזמנה לישיבות הוועדות בפגרה שנקבעו לפי סעיף 112(א) לתקנון תימסר לכל חברי הוועדה מוקדם ככל האפשר, ולפחות ארבעה ימים מראש (במניין הימים ייכללו יום ההזמנה ויום הישיבה, וכן ימי שבת, חג ומועד). ואולם, אם ביום כינוס ישיבת הוועדה התכנסה גם מליאת הכנסת, ניתן למסור את ההזמנה שלושה ימים מראש כאמור. 3. לא ניתן לקיים ישיבות נוספות בוועדה ביום שבו נקבעה הישיבה, או להוסיף נושאים לסדר היום שנקבע, אלא בהודעה מראש של שלושה או ארבעה ימים כאמור בסעיף 2. יובהר כי משך כל אחת מהישיבות בפגרה לא יחרוג מהמקובל בוועדה, אך ניתן לקבוע על סדר היום יותר מנושא אחד. 4. התכנסה מליאת הכנסת בתקופת הפגרה לדיון בהצעת חוק או בנושא אחר, רשאיות ועדות הכנסת הנוגעות בדבר להתכנס באותו יום לצורך דיונים בקשר לאותה הצעת חוק או בקשר לאותו נושא, ולא יחולו לעניין ישיבות אלה ההגבלות האמורות בהחלטה זו לעניין מסירת ההזמנה מראש, מספר הישיבות ומשכן. 5. ועדות הכנסת רשאיות לדון בחקיקה ראשית וחקיקת משנה שבסמכותן, בנושאים המתחייבים והקשורים בקשר ישיר והדוק למשבר הקורונה ולא יחולו לגבי דיונים אלה ההגבלות המפורטות בסעיפים 1,

יובהר כי הוראה זו לא תחול על דיוני מעקב ופיקוח גם אם הם קשורים לקורונה. עוד יוזכר כי בהתאם לסעיף 47 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, ההגבלות לפי חוק הכנסת, תקנון הכנסת או החלטה זו לא יחולו לגבי כינוס המליאה והוועדות לדיונים מסוימים לפי החוק. 6. ההגבלה האמורה בסעיף 1 לעניין מספר הישיבות לא תחול על ישיבות ועדת הכנסת המתקיימות בקשר לחקיקה הנדונה בתקופת הפגרה בוועדה אחרת (למשל בקשות למיזוג הצעות חוק, הקדמת הדיון בהצעות חוק, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק, חילופי חברים בוועדה משותפת, טענות נושא חדש וכיוצא באלה). הוראת סעיף 2 לא תחול על ועדת הכנסת, אך גם בה תימסר הזמנה מוקדם ככל האפשר. 7. לא יתקיימו ישיבות ועדה בימים שבהם משכן הכנסת יהיה סגור,

(י"ד באדר ב' התשפ"ב 17.3.2022) ובפסח (י"ד בניסן התשפ"ב 15.4.2022 עד כ"א בניסן התשפ"ב 22.4.2022). " כיוון שהכנסת בירושלים יש לכתוב גם: "ט"ו באדר". בהחלט, אבל זה יוצא ביום שישי אם אני לא טועה,

נכון, אבל היו פה דיונים גם בימי שישי. כן, בהחלט, אבל אנחנו נדאג שלא יתקיימו דיונים בפורים דמוקפים. אני מוסיף חריג נוסף: יושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים מבקשת לקיים בסך הכול שש ישיבות במהלך הפגרה ואני מבקש לאשר גם את זה. במקום ארבע ישיבות. במקום ארבע ישיבות. חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה להעיר משהו?

חושב שצריך להוסיף, בעקבות הממשלה החדשה, שגם הצעות אי-אמון אפשר יהיה פעמיים לפחות וגם הצעה להקדמת בחירות. אני חושב שנתנו פה סל לא סגור - - - רק כדוגמאות, אז אני מניח שגם את זה אפשר יהיה לסדר. אבל זה ברור שגם בפגרה בנט יוכל להמשיך לתווך בין אביר קארה לשירלי פינטו. צריך לשים לב שיש כאן את המספר 4, מספר מקובל שנקבע גם בעבר לישיבות פגרה. יש אפשרויות לחריגות במובן זה שאם יש יום שיש בו ישיבת מליאה אפשר לעשות ישיבת ועדה ואז הוא לא יבוא במניין.

ליושב-ראש הכנסת יש סמכות נוספת להתיר במקרים מיוחדים. כתבנו את זה פה.

זו הוראה מפורשת על פי סעיף 112 לתקנון הכנסת. אם יש למזכירות הכנסת להעיר או משהו. הייתה בקשה של חוץ וביטחון שבמקרים של מתיחות ביטחונית וכולי, זה נכנס גם תחת סמכות יושב-ראש הכנסת. נתתם סל של דוגמאות, לא סגור. - - - שלנו, כמו שהיה בתקופתנו - - - כן,

זה מבוסס על מה שהיה בכנסות קודמות. אם - - - אישר את זה אז זה בסדר? יושב-ראש הוועדה, זה אומר ארבע ולא יותר אלא אם יושב-ראש הכנסת מתיר או ביום כנסת.

יש הערות לנציגת מזכירות הכנסת?

אפשר להצביע. מי בעד ההצעה כמו שהיא ירים את ידו. הצבעה אושר פה-אחד, תודה רבה. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק

- חובת ליווי בכתוביות תכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב-2021, פ/2189/24, הצעת ח"כ סמי אבו שחאדה נעבור לנושא הבא,

הצעת החוק הראשונה היא בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה),

הצעת הלשכה המשפטית היא להעביר לדיון בוועדת הכספים. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכלכלה או לוועדה הפנים והגנת הסביבה. ההמלצה היא להעביר את הזה לדיון בוועדת הכספים. חבר הכנסת פינדרוס. אני חושב שצריך להעביר את זה לדיון בוועדת העבודה והרווחה,

הכלכלית נדונה שם אז אפשר לדון בזה שם. אקריא את יתר הסעיפים ואז נעבור להצבעות. הסעיף השני: בהצעת חוק לתיקון דיני העבודה (העלאת שכר המינימום, הוספת יום חופשה והסדר להשלמת שעות חסרות), התשפ"ב 2022, מ/1516. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לדיון בוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. אנחנו נצביע על מנת להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. רגע, רגע, אי-אפשר, צריכים למצות דיון והצבעה. הוא אמר שהוא בעד,

אתה לא רוצה להצביע? אני רוצה להצביע אחר כך על הכול. הצעות החוק השלישית והרביעית זה למעשה ביחד: בהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"ב-2021, פ/2237/24, הצעת ח"כ נעמה לזימי.

לא, מדובר בנעדרים אזרחיים. הצעה זהה של חברת הכנסת שפק עברה לוועדה לביטחון פנים. האמת היא שזה היה יכול להיות עבודה ורווחה. למה לא חוץ וביטחון? זה לא קשור בחוץ וביטחון. מדובר בנעדרים אזרחיים. אזרחים שנעלמים ורוצים לעשות כל מיני הסדרים. סעיף 4: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הוועדה לטיפול במשפחות נעדרים אזרחיים, התשפ"א-2021, פ/1348/24, הצעת ח"כ מוסי רז. גם כאן ההצעה היא להעביר לוועדה לביטחון הפנים. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה. יש הערות פה של הלשכה המשפטית שהייתה עוד הצעת חוק בעניין. הצעה זהה של חברת הכנסת שפק שעברה לדיון - - - אנחנו נצביע על העברה לוועדה לביטחון פנים. כרגע אני עובר להצבעות. לגבי הסעיף הראשון, מי בעד להעביר את זה לוועדת הכספים,

הצבעה אושר עבר. סעיף 2, מי בעד להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה? הצבעה אושר פה-אחד, עובר לוועדת העבודה והרווחה. אני על 3-4 מצביע ביחד. מי בעד להעביר את סעיפים 3-4 לוועדה לביטחון הפנים, ירים את ידו. הצבעה אושר תודה רבה, פה-אחד. אנחנו עוברים לקביעת וועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "תגובת ממשלת ישראל לדו"ח אמנסטי", של ח"כ יום טוב חי כלפון, סמי אבו שחאדה (מס' 195). נשמעו הצעות במליאה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון או לוועדת הכלכלה? אפשר לקבל הצעה לסדר?

אתה הרוצה להתייחס לנושא הזה? דוח אמנסטי? יש אפרטהייד נגד האופוזיציה. לא, חס וחלילה. אין הערות ואנחנו נצביע על העברת הנושא לדיון בוועדת החוקה,

מי בעד, ירים את ידו. הצבעה אושר עבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו דנים בבקשה יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה להעברת הצעת חוק הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - חובת ליווי בכתוביות תכנית ותשדיר פרסומת), התשפ"ב-2021, פ/2189/24, הצעת ח"כ סמי אבו שחאדה, מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת העבודה והרווחה. גבירתי, יושבת-ראש - - - כולם בעד, לא צריך לנמק. זה בהסכמה.

ירים את ידו הצבעה אושר סעיף 5 ירד מסדר היום. נודיע בהמשך על כינוס ישיבה נוספת של הוועדה. הישיבה ננעלה. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.